שאלה אינפורמטיבית. מי שהקים את זה היה שר האוצר יאיר לפיד, בתקופת כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ביקשת, קיבלת. מה ששלו שלו. מאחר שאנחנו לא יושבים עכשיו על טקס בחינה לדברים אני מקווה שהדברים מתוך הישיבה - - - אני לא סתם אמרתי, כי בכל השנים הללו הייתי בכנסת והייתי פעיל הרבה מאוד בנושאים האלה של תכנון ובנייה ושל כל הנושא של האטת הנדל"ן וכל הדברים הללו. אגב, אנחנו ברכנו בזמנו על הנושא הזה, של הקמת זרוע ביצועית. אנחנו מכירים ויודעים שמשרדי ממשלה וממשלה היא יותר איטית, יותר גדולה ואיטית נקרא לזה ככה, ופחות אפקטיבית. אבל אני אומר את האמת, ואני אומר את זה לא בשביל ביקורת, לא הייתה הרבה חשיפה לפעילות של החברה. בשנים האחרונות, אגב, היא לא הייתה כל כך פעילה. אני נותן סקירה, לא במקומכם גבירתי המנכ"לית, אנחנו תיכף נשמע אתכם כמובן, רק אני אומר- מנקודת הראות שלי, אנחנו באים לדיון הזה באמת בהסתכלות כדי לראות מה המטרות שלכם, מה עשיתם, במה אתם מטפלים ובמיוחד במיוחד, זה הרצון הכי גדול שלנו לדעת, מה בכוונתכם לעשות, מה התוכניות שלכם, מה היעדים שלכם. הנה, הגיע עוד חבר ועדה שוודאי יודע קצת יותר מחברי כנסת אחרים על הפעילות שלכם ואני מבין שגם נכנס יותר תוכן בשנים האחרונות, לכן מאוד מאוד חשוב לנו לקבל סקירה. אני לא באתי עם סיכום דיון, ולא באתי עם שאלות מאוד מאוד ממוקדות ובעייתיות כאלה ואחרות ולא בביקורת ולא בקרדיטים. חשוב לנו באמת לקבל את הסקירה ולכן אנחנו תיכף נשמע את הסקירה שלכם עם המצגת והכל,

במטרות שלכם, בייעוד שלכם מה עושים ואיך באמת לוקחים את כל הכוחות האפשריים למשימה הלאומית הכי גדולה כרגע, לטעמי. שיסלחו לי כל אלה שכותבים את הכותרות בעיתונים כי זה כבר היום לא מעניין כל כך. אבל המשימה הכי גדולה שלנו, לדעתי, זה הנושא הזה של מצוקת הדיור בציבור הכללי, בציבור הישראלי כולו על רבדיו השונים, כל אחד בעוצמות שלו, אבל בסוף אנחנו נמצאים בשוק עם מחירים גבוהים מאוד למרות שיש כרגע איזו שהיא התמתנות, אבל ההתמתנות הזו יש לה מחיר כבד מאוד. ההתמתנות הזו, של המחירים,

לא באה בגלל שמחלקים דירות לכולם ויש לכולם קורת גג במחיר סביר. אנשים נאנקים במשכנתאות בצורה בלתי רגילה. נאנקים, פשוט. בחתונה הקתולית הזו של משכנתה אתה קם כל בוקר ורואה שמה שתכננת עולה לך יותר, ועולה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אז זה נכון שמצד שני זה מקרר את השוק. יש דברים שבאמת הם נראים כבשורות טובות, אני לא רואה בזה כבשורה טובה ולכן אני חושב שהמאמץ והריכוז של מדינת ישראל צריכה להיות: א. בשיווק כמה שיותר דירות. שיווק, תכנון. אנחנו גם תיכף נראה גם את הדו"ח של המ"מ. לא, דו"ח של מ"מ זו ישיבה הבאה ששם, בהתחלת הדו"ח, אני רק משתף אתכם, כמה שנים לוקח לתכנן, מרגע התכנון עד רגע קבלת מפתח במדינת ישראל, זה פשוט נורא. ולא שאני מופתע מחדש, אני מכיר את זה. הייתי ראש רשות מקומית ואנחנו מכירים את התהליכים בוועדות השונות. אבל אני חושב,

שהחלק הזה של להאיץ פתרונות דיור כאלה הם חשובים, והחלק הלא פחות חשוב, שאולי בגללו הוקמה החברה הזאת, חברה להשכיר, על שם שמה, זה לעודד את הנושא של דירות לשכירות. יש כמה דברים, חוק ההסדרים שיידונו בו בוועדה בנושא הזה, היו כמה דברים בחוק ההסדרים הקודם בשנה שעברה ושם גם על הקטע של תכנון והאצה של הדברים וגם, יש נקודה נוספת שאנחנו, אגב העלינו אותה גם בהסכמים הקואליציוניים שלנו, הנושא הזה של עידוד הקרנות למגורים, שאני לא יודע, עוד פעם, מה הרצונות שלכם, מה אתם חושבים שהיה צריך לעשות שם ומה האוצר נותן לכם, אם זה עניינים של מיסוי או עניינים של הטבות כאלה ואחרות. האם אנחנו יודעים לעורר את השוק הפרטי בנושא הזה,

לכאורה, החברה הזו כבר 12 שנה, 13 שנה - לא, 10 שנים בדיוק נכון. זה הזמן שנכנסתי לכנסת גם. 10 שנים, 2013 או 2014 אני לא יודע מתי היא הוקמה, אבל לפחות בקדנציה הזאת. אני חושב שהתחיל איזה שהוא שינוי בעניין הזה של הקרנות מגורים אבל אני לא בטוח שזה מספיק ואני חושב שזה אחד הפתרונות הגדולים שנמצאים בידינו, או יותר נכון, בידכם. אז אנחנו נשמח להתחיל, אלא אם כן חברי הכנסת רוצים לומר משהו קודם.

אני הייתי מציע ממש ללכת לשמוע את המצגת שלכם. אנחנו נתחיל עם המנכ"לית ענבל דוד, ואם את רוצה אחר כך להעביר את המצגת, שמישהו אחר יגיד. זה עובר אליכם עכשיו. בבקשה. תודה חבר הכנסת אשר, על ההקדמה. מייד אני אתחבר אליה. אני מנכ"ל דירה להשכיר, ענבל דוד. נמצא איתי פה ממלא מקום סמנכ"ל כספים וראש אגף חדשנות ודיור, אוראל יפרח ומשמאלי טלי מורלי מרשות מקרקעי ישראל, שהם שותפים שלנו בכל העשייה של הדיור להשכרה ארוכת טווח. אגב סתם, סטטוטורית, מבחינת גופים.

יש לה איזה שהוא נציגות אצלכם בדירקטוריון, בוועד המנהל,

תעשו לנו הכרות רגע עם החברה. בואו נקרא לזה גם כך. אני אמרתי קודם בהתחלה, כשלא היית, אמנם היה לך שנה וחצי כשר שיכון אז הכרת אותם, אבל יחסית אני לא זוכר כמעט דיונים בכנסת בנושאים האלה, בקדנציות הקודמות לפחות. אני מניח שהיו, אבל בוועדת הכספים כי החברה הייתה, עד לאחרונה, של האוצר. נכון, כן. אבל היה חלק אחד שהיה,

הדירה להשכיר לא הייתה הפיבוט הראשי שם. היה שם מדובר על כל הנושא של בנייה מוסדית וכו' וכו' טוב, בוועדת כספים לדעתי, פעם פעם היו דיונים גם על דירה להשכיר. כשהקימו אותה היו הרבה תקוות. טוב, היה ושכחנו. עכשיו בוא נשמע ונלמד את הכלי הזה לקראת הימים הבאים עלינו.

טוב שאנחנו פה ותודה על ההזמנה, ואני חושבת שההבנה שהנושא של השכירות ארוכת הטווח הוא חלק ממגוון הפתרונות שצריכה הממשלה לתת לציבור בישראל על מנת לספק להם קורת גג בטוחה היא תובנה חשובה והנה אנחנו פה. נציג לכם קצת על החברה, על הפעילות שלה עד כה ומה אנחנו רוצים ויכולים עוד לעשות קדימה ואנחנו נשמח אחרי זה לקיים דיון מקצועי. אז קודם, מי זו חברת 'דירה להשכיר'? דירה להשכיר אמנם הוקמה בשנת 2014, התחילה לפעול בתחילת 2015 ובעצם הוקמה תחת משרד האוצר. לאחר מכן עברה לאחריות שר השיכון. חברת דירה להשכיר, זה נכון ששמה מתקשר עם הפעילות של שכירות מוסדית ארוכת הטווח אבל היא עושה פעולות נוספות ואני ארצה להרחיב על כולן כי בסופו של דבר מדובר בחברה שיש לה יכולת להיות שותפה וגורם פעיל בכל שרשרת הערך של יצירת יחידת דיור. החל מייזום, תכנון, כמובן בקרה, שיווק ופיקוח, ולכן אני חושבת שהיא יכולה לסייע בכל האירוע שאנחנו מדברים עליו, של משבר הדיור. זה נכון שלרוב משייכים את שמה, כפי שמה שניתן לה, לדירה להשכיר, לפרויקט של שכירות ארוכת הטווח אבל אנחנו עושים גם תכנון בהיקפים מאוד משמעותיים ופעולות נוספות שעוד מעט נרחיב עליהן. כשהקימו אותה זה היה הייעוד. הייעוד היה שכירות. אחר כך השתמשו בה גם לדברים אחרים. אני לא אומר את זה כביקורת. אז הנה בפניך ציטוט מהחלטת ממשלה שבעצם הגדירה את מטרות החברה ובין היתר יש שם פיתוח שוק מוסדי להשכרה ארוכת טווח אבל גם להוות גורם מתכנן, תכנון סטטוטורי. אנחנו מקדמים טבעות בהיקפים של עשרות אלפי יחידות דיור, אחר כך נתייחס לזה. וגם למעשה, לא פחות חשוב מכל הנ"ל, להוות זרוע ביצוע של הממשלה. אנחנו יכולים היום לעבוד מטעם כל גורם ממשלתי שהוא כדי לקדם פרויקטים ומטרות בתחום הדיור בכלל לטובת הציבור הישראלי. פה אתה רואה, באמת, את שלושת המטרות. הן הוגדרו עוד בהחלטת הממשלה המקורית, הן לא נוספו אחר כך, הן מלכתחילה, בהקמה של החברה. הרעיון היה לייצר חברה שיכולה לרוץ לכל אורך יצירת שרשרת יחידות הדיור כפי שציינתי קודם ולא רק מצומצמת לתחום ההשכרה, ואכן אנחנו פעילים בכל התחומים האלו בצורה משמעותית. אבל נתחיל מההשכרה ארוכת הטווח. אני מנסה,

לקחת אותנו רגע למקרו, קצת לנתונים על שוק השכירות בכלל. אנחנו מדברים בישראל על כ-2.85 מיליון דירות שנמצאות בשוק. כ-30 אחוז ממשקי הבית בישראל גרים בשכירות. 30 אחוז, פלח מאוד מאוד משמעותי. אנחנו מדברים על כ-850,000 דירות. זה הפילוח הכללי. איך את יודעת את זה? יפה, שאלה טובה. אני חייבת להגיד שאין היום מסד נתונים ממשלתי מלא שנוגע לשוק השכירות בוודאי, ובכלל לשוק. המספרים האלה נעים בטווח של 50 לפה 50 לשם. אין נתונים מלאים היות ונכון להיום אין חובת דיווח על דירות בשכירות אלא ככל והן עולות על רף המס שמחייב במיסוי ואז יש חובת דיווח. המידע כן נמצא ברשויות המקומיות, שם אנחנו כולנו, משלמי ארנונה, ולכן אנחנו מדווחים היכן אנחנו גרים, אבל כמסד ממשלתי מרכזי אין היום נתונים מלאים ולכן הנתונים המהותיים ביותר נמצאים ברשויות, לא בצורה מרוכזת, ונמצאים אצלנו - - - והמידע הזה הוא מהרשויות? לא, המידע הזה הוא מידע ששאבנו מלמ"ס ונתונים כאלה ואחרים. מידע מהימן,

בדיוק כמה אזרחים ישראלים גרים בשכירות, באלו מחירים והיכן,

דיברנו על 30 אחוז ממשקי הבית שגרים בשכירות. בואו נראה איך זה נראה בעולם. אנחנו רואים שאם עושים השוואה למדינות ה-OECD אנחנו נמצאים במקום טוב. שיעור השכירות גם שם בממוצע עומד על פחות או יותר 30 אחוזים - - - אז אולי מאחר ואת מתייחסת לנתון הזה ואני מניח שהוא ילווה אותנו עוד הרבה, בואי תסבירי שנייה לחברי הכנסת איך הגעת לנתון הזה. היא אמרה. היא אמרה מלמ"ס. אני יכול לבקש מלמ"ס את הנתונים האלה ולקבל את אותו נתון של 30 אחוז? יש שם חישוב? הלמ"ס לא מכיר אותי למשל. מעולם לא פנה אלי. יש סקרי למ"ס שעוסקים בדיור בכלל ובשכירות בפרט. הם מפורסמים אחת לשנה ואפשר שם לראות את הנתונים. לשאלתך, אם אתה רוצה לדעת מידע מדויק בנוגע לשוק השכירות, אין נתונים כאלה מלאים, וזה חלק מהאירוע של השכירות. גם סקר מנדטים בכנסת לא פנה אליך והוא עדיין סקר מהימן. מאה אחוז. אבל אם זה נתון שמציגים אותו פה - - - אני שנייה אחדד רק את העניין הזה,

מה שאנחנו מנסים לעשות, ואתם תראו את זה בהמשך, ביקשתם מאיתנו גם להציג תובנות ופעולות לעתיד. אנחנו רוצים לבנות איזה שהוא מסד נתונים ממשלתי שיהיה משותף ללמ"ס, לדירה להשכיר, למרכז למיפוי ישראל שאנחנו עכשיו בשיתוף פעולה איתם ואנחנו רוצים לאסוף את המידע, וגם במסגרת חוק ההסדרים הקרוב שיש שם איזו שהיא

האם ההצעה הזאת בחוק ההסדרים בגלל הרצון שלכם? לא בגללנו, אבל אני חושב שהנקודה של הלמ"ס והנקודה היותר חשובה היא פחות,

כמה דירות יש בישראל אלא מה המגמה. ומה שאנחנו רואים בנתוני הלמ"ס, בחמש השנים האחרונות, אנחנו רואים גידול מאזור ה-25 אחוז, 25.75, בין השכרה לבין בעלות ל- 30.70. זה הנתון החשוב. והמגמה הזאת ככל הנראה, לפי הנתונים, כנראה תמשיך. כמה מתוך ה-30 אחוז האלה שאני משכיר - - - שזה יכול להיות 35 או 28 אחוז. מסכים, אבל נקרא 30. המגמה היא חשובה. כמה מתוך זה הן שכירויות ממוסדות? ממוסדות שלכם או לא שלכם. יפה, אנחנו עוברים בדיוק לשם. אני רק רוצה להראות שברמה של השוואה ל-OECD, מדינות אירופה וכו' אנחנו במקום טוב מבחינת ה-30 אחוזים האלה מתוך קהל השוק אבל שימו לב איפה אנחנו נמצאים בשיעור השכירות המוסדית, המפוקחת מכלל שוק השכירות - - - זה אומר,

את הנתון מקודם, אנחנו במקום טוב באמצע. אנחנו במקום טוב באמצע בשכירות. אבל לא בשכירות מסודרת. לא בשכירות שנותנת רוגע לבן אדם. זה בשכירות שאדם לא יודע מה הולך לקרות לו בשנה הבאה או יותר נכון, יודע כבר מה הולך לקרות לו בשנה הבאה ובאיזה היקף זה הולך להתגלגל אליו בצורה כזו או אחרת. אז בהחלט זה הצד השני של המטבע, שאמנם בשיעור השכירות אנחנו נמצאים במקום שהוא סביר ובריא אבל בפן השני, מבחינת הנפח של השכירות המוסדית מכלל שוק השכירות, השוק הזה עדיין בחיתוליו, ועדיין אנחנו מדברים על כאחוז משוק השכירות שהוא מהווה שוק שכירות מוסדית ולכן ברור בהחלט לאן עוד אפשר לקחת את זה וצריך לקחת את זה. אני לא חושבת שבעוד עשר שנים כשנשב פה, מישהו ישאל את עצמו אם צריך בישראל שוק שכירות מוסדית משמעותי. זה כבר יהיה נתון ואירוע וודאי, אבל השאלה היא כמה מהר נגיע לשם, כמה מהר נוכל לספק את המוצר הזה, שתיכף אני אסקור אותו ותבינו במה מדובר, לציבור השוכרים הישראלי כשפי שכבר אמרו פה לפני הולך וגדל. רק להעיר, אם כבר נגעת בסוגיה הזאת של הדיווח, אמנם הרצון בקבלת הנתונים המלאים על שוק השכירות הוא רצון טוב אבל הניסיונות של רשות המיסים להכניס את הדיווח לא במקרה לא צלחו עד עכשיו, בחוק ההסדרים הקודם אני לא אפשרתי לזה לקרות כי העמדה המקצועית של אנשי מקצוע של משרד השיכון באופן ברור הייתה - - - מאחר ואנחנו לא עושים פרומו עכשיו לחוק ההסדרים שהולך להגיע - - - אבל אני מקווה שזה יגיע אליך,

והיות ואתה מבין את ההשלכות.

אפשר ללכת על איזו שהיא עסקת חבילה שבמסגרתה מכניסים את הדיווח בתמורה למנגנונים כאלה או אחרים שנותנים הטבת מס למי שמשכיר בשכירות בטוחה, דומה למתכונת של דירה להשכיר. אז זה כבר שווה. אבל להכניס רק את הדיווח, הרבה אנשים היום לא עוברים את הרף של הדיווח רק בגלל הדיווח, ובשנייה שתכניס דיווח - - - אין להם מה להפסיד יותר. רק שאלה אחת לגבי תחום הפעילות שלכם. האם גם בחברה הערבית אתם פועלים? באלה ממדים? בהחלט כן. גם בתחום התכנון וגם בתחום השיווק, יש לנו שיווק ראשון עכשיו בטירה. לא כל כך בשכירות אני חושב. בשכירות, בטירה. שיווק ראשון, ובהמשך גם בג'לג'וליה ואנחנו בהחלט פעילים גם במגזר כולל תוכנית מאוד גדולה בג'סר

ח"כ יוסף, נגיע לזה בהמשך. אנחנו תיכף נראה את מפת השיווקים ואתם תראו את זה. אני רק רוצה להוסיף משפט אחד שאני חושב שמסביר את כל התמונה של למה הוקמה דירה להשכיר בהיבט הזה, של שכירות מוסדית. כשאנחנו מסתכלים על השקף הזה של נתוני ה-OECD אנחנו רואים שמדינת ישראל פחות או יותר מקום אחרון. פחות מאחוז. יש מדינות גם שמגיעות ל-40 אחוז, 50 ו-60 אחוז משוק השכירות. אבל מה שיותר מעניין בנתונים, ואנחנו נשמח להפיץ לכם גם את דו"ח ה-OECD על הנושא הזה, מה שיותר מעניין, שיש שני מדדים מאוד מאוד חשובים של מדינות ה-OECD על שוק השכירות. מדד אחד קובע מה מידת הפיקוח הממשלתי על שוק השכירות. הממשלתי או המוניציפלי, תלוי באיזו מדינה. והמדד השני מגדיר מה הרגולציה ביחסי שוכר-משכיר בכל אחת מהמדינות. ה-OECD בעצם מחלק את שני הנתונים האלה למדדים שבין אחד לחמש.

שיש מדד רגולציה מאוד מאוד גבוה, פיקוח מאוד גבוה וכן הלאה, ואחד, מינימום אפשרי. מדינת ישראל, בשני הפרמטרים האלה נמצאים באחד. לא נתנו אפס? לא נתנו אפס כי הם יותר נדיבים האירופאים, אבל בסופו של דבר מדינת ישראל נמצאת באחד. ברגולציה? לא הבנתי. באיזה חלק של הרגולציה? רגולציה של יחסי שוכר-משכיר. סתם, קח דוגמה,

שוודיה וכן הלאה, יש שם רגולציה מאוד ענפה שתומכת בשוכר לעומת המשכיר. עכשיו, הרעיון בהקמת דירה להשכיר, במקום שנלך וניצור עכשיו רגולציה שלמה וענפה וניכנס יותר מידי ליחסי שוכר-משכיר, בואו נעשה את זה באופן וולונטרי, על ידי חברה שתשווק קרקעות ובעצם, התנאים האלה בין השוכר לבין המשכיר יהיו בתוך החוזה של היזם שרוכש את הקרקע ממדינת ישראל באמצעות דירה להשכיר ורשות מקרקעי ישראל. זה בעצם הרציונל. ולכן כל יזם שזוכה במכרז כזה, של דיור להשכרה, מחויב לכל האלמנטים שתיכף ענבל תציג. אבל פה נשאלת השאלה. כי יש הרי, גם במקביל לפעילות שלכם, יש פעילות מוסדית כזו או אחרת שגם אמורה. והיו כל מיני שינויים בתקופה האחרונה. שינוי בחקיקה ודברים מהסוג הזה, ולטעמי לא מספיק. אבל איך זה שזה לא טיפס ליותר מאחוז אחד? אז מה קרה פה?

יש פה שש-שבע שנים שהתקדמו בדברים הללו וזה לא מביא את התוצאות. אז רגע, מבחינת המספרים של האחוז אחד. אחוז אחד נמדד לפי דירות קיימות, בסדר? דירות שמושכרות. אם אנחנו לוקחים בחשבון דירות שכרגע בהקמה, בדירות שייכנסו לפול בקרוב, אנחנו מגיעים לאזור השלושה אחוזים. פי שלוש ממה שהתחלנו. תיכף תראו את הנתונים. טוב, קצת כדי להבין המודל של דירה להשכיר. דירה להשכיר כאמור, חברה ממשלתית. אנחנו משווקים קרקעות מדינה בשיתוף עם רמ"י, בוועדת מכרזים משותפת ליזמים. אותם יזמים למעשה מתחרים על הקרקע, רוכשים את הקרקע. מדובר בפרויקטי PPP. הם אחראים לתכנון של הפרויקט, לרישוי שלו, להקמה. דקה אחת, זאב, נזכרתי, נזכרתי שכן היה דיון אחד פה בוועדה, והשתתפתי בקדנציה שעברה, אפילו הוצאתי לך מכתב על זה. הייתה תוספת של נציגי ציבור לדירה להשכיר, אם אני זוכר נכון. היה מהלך, בגלל שהחברה עברה לשיכון ועדיין הייתה בשליטה, בדירקטוריון שלה, של נציגי האוצר, בהסכמה בין אוצר - - - הוסיפו נציגי ציבור, ואז אני פניתי שאני חושב שצריך להיות גם נציג של מגזרים ייחודיים גם בבנייה. אני מתכוון גם חרדי וגם ערבי. ערבי נדמה לי עוד אין, אבל חרדי יש. דווקא אני מיניתי. הקשבתי לך. אני אומר עוד פעם, אני לא מדבר ברמה האישית,

אני אומר, כמו שיש במגזרים זה צריך להיכנס באופן נורמלי לעניין הזה. כאנשי מקצוע. שמתי איש רציני, נציג המגזר החרדי שעושה חייל. והוא לא יושב כנציג המגזר החרדי. הוא יושב כנציג שאתה מינית. מחר תבוא ממשלת ימין ותפטר אותו עוד. זה היא מסוגלת. ממשלת ימין מסוגלת לעשות לחרדים הרבה דברים שלא העזנו. אבל עכשיו נזכרתי בדיון הזה. כן, בבקשה. דיברת על מבנה החברה, זה הזכיר לי. אז אנחנו חוזרים למודל שלנו.

אותו יזם שרוכש את הקרקע אחראי לכל תהליך יצירת יחידת הדיור כולל האכלוס והבקרה, ובעצם התחזוקה של הפרויקט למשך 20 שנים. אתם רואים שם חלופות ל-20 של שנים מואטות יותר. החלופות האלה קיימות בעיקר בפריפריה איפה שהכלי המרכזי שלנו, של מחיר מינימום על הקרקע הוא פחות משמעותי ואנחנו רוצים לאפשר פרויקטים גם בפריפריה, גם בפריפריה החברתית ולכן היכן שאנחנו מבינים שהפרויקט עשוי להיות לא כלכלי ובסופו של דבר אף יזם לא יגיע רק בגלל אמונה במוצר אלא בסופו של דבר הם צריכים לראות כלכליות, אז בפריפריה אנחנו לפעמים מקלים על המודל מעט על מנת לאפשר שגם בירוחם, גם בשדרות, גם בנוף הגליל וגם בנהריה יהיו פרויקטים של שכירות ארוכת טווח. וכשאת לוקחת היום את מה שיש לכם, כולל תכנון, כולל דברים שנמצאים בחלק של השכירות אני מתכוון, כמה מאזן פריפריה ואזורי ביקוש? אני יכולה להגיד שבפרויקטים שלנו אנחנו עדים להיווצרות של קהילות ממש, של משפחות וזוגות צעירים שיורדים אחר הצהרים לגינה והילדים מכירים,

ממש קהילה שלמה ולכן האזילה היא אפסית מהדירות. למרות שכל שנה הם יכולים לעזוב האלטרנטיבות פחות טובות. בתוך הפרויקט נוצרת איכות חיים מאוד מאוד גבוהה,

ולכן הפרויקטים מאוכלסים במלואם.

הן לדירות שבהגרלה והן לשוק החופשי.

זה ראש עיר וזה שרצה להיות ראש עיר.

כמי שנאלץ לריב עם ראשי ערים. חבר הכנסת מלול, אחד מחברי הכנסת הנמרצים והכישרוניים

שהצלחנו לעשות בשנים האחרונות, הרבה אנשים טובים שתרמו לדבר הזה, גם בקרב יזמים,

אגב, היום הרשויות המקומיות מעודדות, ברובן, בנייה של דיור להשכרה וזה למרות שהן מקבלות חלף והיטל השבחה לצורך העניין.

יש שם המון פרויקטים ותמ"ליים וחלק דירות בהנחה, זה משפיע על חלף היטל השבחה, חלק פה וזהו, הגענו לבעיה, היינו צריכים

תודה רבה לך.

אתם נותנים בעצם מגוון גדלים שמאפשר לכל מיני סוגי משפחות, אולי חד

אולי קשישים, שכבר לא צריכים דירה של ארבעה חדרים? אז בהחלט בפרויקטים שלנו יש תמהיל דירות שמאפשר גם למשפחות לגדול בתוך הפרויקט. לפעמים מגיע זוג

העביר את הדיירים מתי שהוא רוצה ולמרות זאת קיבל את הטבות המס. את מקלט המס הזה

רוצה הטבות מס? אנחנו רוצים שהנושא הזה ישתרשר לצרכן הסופי. את זה הבנתי ואני מקבל. אבל מה שאני כן רוצה להתחבר

מאז הרפורמה שעשינו לפני בערך שנה וחצי ועד היום, מה שראינו זו עליה מאוד משמעותית בריבית. הריבית הזאת שחקה את הרווחיות ולכן צריך לחשוב על כלים

עכשיו זה איננו.

התהליך של חוק עידוד השקעות הון יצר. אין את העידוד הזה, כי זה שחק את

דבר שני שאנחנו רואים זה שאין לנו כדאיות קניה של דירות להשכרה. דבר שלישי, פרויקטים כמו שאיציק דיבר עליהם, של דיור להשכרה של יזמים שהולכים על חוק עידוד להשקעות

אין אותו יותר. אנחנו השחקן הכי גדול ואני אומר לכם כשחקן הכי גדול שאין שום כדאיות לנו לקנות דירות. המשקיעים שלנו זה הכול גופים מוסדיים ואני מקבל פניות בשבועיים האחרונים,

יקרה.

מה דעתכם כאיש המקצוע בעניין הזה? אני מקווה שאתם יכולים להגיד מה שאתם חושבים. כי אני אמרתי מתחילת הדיון, מבחינתי יש שני חלקים. יש את החלק שאתם יוזמים ועושים בפועל,

במשבר אתם תתערבו. זה כמו עצימת עיניים לגבי מבנים מסוכנים ורעידות אדמה,

לא נתערב בשוק - - - אתה יכול להתערב בלי להתערב יותר מידי. זה בדיוק מה שאנחנו

ואין ספק שזה יבלום ויעזור לנו בהרבה מאוד דברים. אז אם אתה בא, מספר כמה אתם פה מפסידים, אז אולי קצת חשיבה לראות איך לתת להם כדי שנגיע למצב לא ישבו פה.

אבל דברים כאלה,

אם נעבוד ככה בכל דבר שאנחנו נעשה, אני אומר עוד פעם,

אתה יכול לראות מה קרה בהליך הזה, אתה יכול לתת לו הוראות מעבר כדי שזה

גם כייצור מוצר תחליפי איכותי יותר לדיור בבעלות - - - אף אחד אומר שזה לא חשוב לא חשוב. בגלל זה אנחנו גם משקיעים בזה כל כך הרבה מאמצים. עכשיו, בתוך השיקולים שאנחנו שוקלים לגבי אלו צעדים הם המתאימים להתערבות, ישנם צעדים שהם יותר מתאימים וישנם צעדים שהם פחות מתאימים. הנושא שהוזכר כאן, של ערבות

וערבות מדינה היא כלי שהוא מוגבל. הוא מוגבל גם פיסקלית בחקיקה מבחינת מגבלת ערבויות מדינה

יש לו שימושים מסוימים,

הוא אמור לשמש לפעילות שיש בה כשל שוק מובהק,

מתומחרת בהתאם לערכה כקרקע המיועדת לשכירות ארוכת טווח, וכאשר הם מקדמים תכנון מותאם לשכירות

ואופק ההשקעה שלהם פרמננטי ואין להן, לצורך העניין, מה לעשות עם הנכסים שלהם למעט להשקיע אותם בשכירות מוסדית, ואנחנו רואים אותם כשחקנים שמחזיקים לטווח ארוך.

קודם כל עשו צעד בעניין הזה בכך שבמסגרת תיקוני החקיקה, ב-2021, תיקנו את ההגדרה של שכירות מוסדית בתוספת השישית ויצרו הפניות אליה, גם מפקודת מס הכנסה וגם מהחוק לעידוד השקעות הון, ובעצם הביאו את כל אותם מוצרים להיות קרובים יותר לסטנדרט של דירה להשכיר, שזה

אם אתם תעלבו לא תוכלו להיות חברי כנסת אף פעם.

רק כגורמי מקצוע. גם אני הייתי גורם מקצוע, נהייתי חבר כנסת. יש הרבה גורמי מקצוע שנעשו יועצים

אני, היום אולי קצת. זאב שותק אבל אני בטוח שהוא מסכים איתי בעניין הזה. אני אומר עוד פעם, תחושתי אוקי?

לא נכנסתי לזה, עוד

יש את המדד הזה שאתה שומע עד איפה זה הלא מספיק ואיפה מתחיל סתם הכיף לנסות להיות עשיר יותר גדול. אני מסתכל על מפה ואומר, במדינה שיודעת לפתח דברים ומיזמים כל כך

אוקי?

אני מסכים שיש בעיה. אני חושב שביחס לאיפה שהיינו לפני שלוש ארבע שנים אנחנו במקום הרבה יותר טוב,

אם רוצים להגיע למספרים גדולים החברה היום יודעת להיות מועילה וזה לזכותה ייאמר, לזכות ענבל וכל הצוות. אבל הם צריכים קרקעות. אם הם לא יקבלו קרקעות מרמ"י שום דבר לא

כי היום הכללים של בני המקום בפריפריה הוגמשו ודווקא אלה שגרים בשכירות, גם אם פרק זמן לא ארוך מקבלים מעמד של סוג שלב הבא אחרי בני מקום, אם אין מספיק בני מקום במקומות

היינו בשיח מתקדם עם האוצר ומשרד המשפטים על עידוד בדרכים שונות - בעיקר הטבות מס - למשכירי הדירות להיכנס למסלול של השכרה בטוחה. לצערי לא ראיתי את זה בחוק ההסדרים, זה לא הבשיל. שיווק ברשות

אנחנו רואים את עצמנו כנותנים - - - דווקא באזורי יוקרה במרכז הארץ, אדוני היו"ר, אין פרויקטים של דירה בהנחה, כהגדרה. וזה דווקא המקום הכי מתבקש לדירה להשכיר.

כי תזכור שיש יזם שמתחזק את כל הפרויקט וזה הולך יפה מאוד עם מסחר ותעסוקה. אני אומרת שברגע שיש יזם אחד שמחזיק את כל

לדוגמה, ומעליה מגורים. אבל יכול להיות שצריך ליזום דברים כאלה.

אנחנו עוסקים במנגנון שהתפל הולך לאחר העיקר. תקשיבו, אני לא אוהב את התככנות הזאת,

ולא רק שלכם. מפחדים, כאילו, אלמנט מסחרי. זה לא נכון.

בסופו של יום אתם תממנו ככה.

בדיון הבא, אם הייתם עושים גם את השכירויות אז

של

אתה תראה יותר קרקע לדיור להשכרה שמשתווים לשיווק רגיל כמעט לחלוטין. זאת אומרת, כל השיח סביב ערכי קרקע היה מאוד רלוונטי בשנים הראשונות ועד

הולכים לוותמ"ל לתכנן אותו.

עכשיו, החלק הזה הוא חלק משוק חופשי. הוא לא ריט ולא שום דבר אחר.

ויכול להיות שיש גם דברים נוספים שצריך לעשות בעניין הזה.

גם על ידי שחקנים

במיוחד קרנות המגורים הריט למיניהם והשוק הפרטי.

אני הייתי צריך, תשאל את חבריך באוצר, שהיום כבר לא באוצר, לשכנע אותם, על פינויים מסוימים שעשיתי בצירי תחבורה

אבל בסוף פונו כביש אבוחצירא,

מקניון איילון, מהכול. דברים שמחברים בין אם המושבות לבין ז'בוטינסקי. אני אומר את זה מהמקום הקטן שלי כי אני ניהלתי מדינה קטנה בעיר שלי,

בסוף, מי שמעז

וודאי שלא. כל הזמן עם רגל על הברקס, אבל גם רגל על הגז. ואני אומר לכם, אנחנו נגיע לפה לחוק ההסדרים במה שנגיע לכאן, אני ארצה לראות לא רק, אני לא אשנה חוקי תכנון ובנייה אם אני לא יודע שמשהו ייצא מזה בסוף. שזה ייתקע. כמו שעשיתי,

אדוני חברי, חבר הכנסת היחיד שתומך בי כרגע כאן, כמו שעשיתי בוועדת חוקה. אני לא הייתי מוכן לאשר תקנות של קורונה עד שלא ידעתי שהאוצר מגיע לוועדת כספים ומאשרים את הפיצוי למי שצריך לאשר, על הדברים הללו. כך נהגתי. תקנות הכי קל, לאסור דברים, או לא לאסור דברים, או לתקן דברים זה מצוין. צריך לראות את הצד השני. זו השאיפה שלי. אני מאחל לכם בהצלחה. הצלחתכם הצלחתינו. ואנחנו נעקוב אחריכם. וגם, בעזרת השם, ניפגש כנראה בחוק ההסדרים בכמה וכמה דברים. תודה רבה לכולם. תודה רבה לחבר הכנסת אלקין על ההעשרה של הדברים מהניסיון שלך, ואנחנו ניפגש פה ב-12:30 בישיבה הבאה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:14.